ברשותכם, אני רוצה לפתוח את הדיון. היום 15 בנובמבר 2021, י"א בכסלו התשפ"ב. הנושא הראשון שלנו הוא צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 3), התשפ"ב-2021, כלים חד-פעמיים. אני מקדם בברכה את השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג. אני מבקש מחברי